אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי. היום 22 בדצמבר 2020, ז' בטבת התשפ"א, בנושא: עזרה ראשונה לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית קידום הקמת חדרים אקוטיים באילת ובפריפריה. זה דיון עדכון של רבע שעה. מי שנמצא בזום ומי שנמצא פה, אתם צריכים להבין שאנחנו נמצאים בחקיקת חוק הבחירות בוועדת החוקה ולא הסכמתי לבטל את הדיון הזה כי רציתי לשמוע מה קורה בדיוק מהסיבה הזאת, שמה שלא יקרה עכשיו במשרדי הממשלה ומשרד הבריאות לא יעשה היום לא יהיה. פשוט לא יהיה. נעם אתנו? רואים אותנו? שומעים אותנו? הם רואים כרגע שהוועדה הסתיימה, זה מה

אני פותח מחדש את הדיון שלא הצלחנו לפתוח.

לגבי הקמת חדרים אקוטיים. מר נעם ויצנר, בבקשה. תעדכן אותנו

עם בקשה שלנו לעשות את כל המאמצים ולחייב את הכסף הזה עד ה-31 בדצמבר. ביקשנו התייחסות של החשב הכללי לדיון הזה, והוא העביר לנו את המסמך שהוא העביר לכל משרדי הממשלה לגבי ההשלכות על אי תיקון חוק יסוד לעניין תקציב משק המדינה 2020-2021. מה אתם עושים? אני אגיד, יושב-ראש הוועדה, מה

חלק נכבד מהתקציב, נוכל בוודאות לגלגל אותו לשנה הבאה. זאת אומרת, לשמר את התקציב של 2020 ולהקדיש

נעם, אחת הבעיות המרכזיות בהיבט הזה זה היכולת שלכם לקבל החלטה ולהגיד לוועדה באופן ברור שאלה חמשת המרכזים שלשם זה

אתה לא היית בכל הדיונים שניהלנו כאן בין היתר עם הצוות של משרד הבריאות ועם לשכת השר בדיון שקיימנו כאן כאחד מדיוני ההכנה

אני מבקש לקבוע דיון מעקב כזה ביום שני כדי לשמוע מה עלה בגורל שני מיליון השקלים הנוספים. אנחנו נתאם את השעה ונוציא בהתאם לזה זימון. זה דיון קצר, אתה רואה, לא דיונים של שיחות. כמו כן, אתה אומר שבתוך חודש זאת אומרת שעד ה-20 בינואר תדע להגיד לנו מהם חמשת

אז במחצית השנייה של חודש ינואר נקיים עוד דיון מעקב לעניין הזה כדי לקבל את החמישה מקומות,

לא מאבדים את התקציב הזה. בעניין

גם הרפואה התקדמה, גם התרופות שמופיעות בנוהל לא מעודכנות, כל העניינים שקשורים למעבדה ודגימה לא מעודכנים. הוצאנו ממש בפברואר חוברת של יותר מ-100 עמודים עם תיקונים לנוהל,

זה בעיקר מה שאת רוצה להגיד,

זה לא יכול להמשיך ולכן,

אנחנו נגיש בג"ץ בעניין. אני יודעת טוב מאוד כמה זה היה נושא שהעליתי אותו וניהלתי עליו דיונים יותר מפעם אחת כשהייתי יו"ר

האם התייחסתם אליו, האם שיניתם בו משהו? האם אתם מתכוונים או שיש לכם לו"ז ברור מתי תסתיים העבודה בנוהל הזה ויופץ משהו

מתוך הבנה שהדברים שאולי היינו מאוד-מאוד רוצים שיגיעו לכדי פתרון לא יכללו שם. סוגיה נוספת שחיכינו המשרד מינה תת-וועדה מייעצת למשרד כדי שתיתן לנו איזו שהיא עזרה בחשיבה כי הנושא של הממשק בין המרכזים האקוטיים או הטיפול

אני גם

מההמלצות על הפריסה צריכות להיות קשורות גם להמלצות של תת-הוועדה, שידברו על ממשק בין מרכזי ההגנה למרכזים האקוטיים. דוקטור זוהר,

רגע, אני רק

וגם הטופס הזה יוכנס להמלצות כך שאני לא חושבת שאנחנו באותו מקום. כלפי חוץ כמובן שאנחנו באותו מקום ואני יכולה להבין את כל הביקורת, מקבלת אותה גם, אבל אני חושבת שלא רצינו להוציא נוהל שמבחינתנו הוא

זה מה

אומרת? הזכרתי את הערכאות - - לא אמרתי שאין הסכמה אלא אמרתי שאנחנו כרגע בחשיבה איך אנחנו פותרים אותן. אז שנייה, זה אומר שעדין אין

בה מאוד הערות וזה גם בסדר אבל מבחינת אנשי המקצוע הרבים במערכת הבריאות שעברו על הטיוטה אני חושבת - - את חושבת שאת שלושת הנושאים האלה תוכלו לפתור בשבועיים הבאים?

אמרתי תוך חודש בערך אבל אנחנו - - אמרת שבועיים עד שלושה שבועות,

אין

מה העמדה של המשרד?

אני רוצה לדייק הדבר שמשרד הרווחה שותף בהקשר של הנוהל הוא בהבנה המקצועית שנכון לעשות הרחבה של מרכזי ההגנה, שנותנים שירותים לילדים

שנייה.

אני מדברת על שתשבו ותדונו במסמך שאתם כתבתם ותקבלו על זה החלטה. חברת הכנסת, אין לנו מה לשבת יותר. ישבנו, ומבחינתנו המסמך, לחלק הזה,

אנחנו לא ושתפים בכל פרט אושר.

לקחנו חלק גם בהיבטים וגם קיבלנו התייחסויות שונות שנוגעות לנושא הזה. כרגע, אם גברתי מבקשת התייחסות לסעיפים ספציפיים אין באפשרותי

אני אומרת שמבחינת השיח הוא מתנהל גם במדור נפגעי עבירה מול גורמים נוספים במשטרה,

אנחנו נעביר את הטיוטה הזאת לגורמים המקצועיים הרלוונטיים שעולים מהסעיפים

אני מודה לך. נירית להב ממשרד המשפטים,

מהתהליך הזה? את משתתפת בדיונים? הנושא הזה עבר לטיפולי, לא הייתי בדיונים האחרים - - מתי עבר? בתחילת השנה הזאת,

2020. בגלל הקורונה לא יצא לנו לקדם את הנושא היה אמור להתקיים דיון בעניין הזה במחצית הראשונה של 2020 אבל בגלל שהיינו מאוד-מאוד עסוקים עם הקורונה, הדיון הזה לא התקיים. אני יכולה לתאר לכם את התהליך שכן עשינו, ונעשה תהליך משמעותי אנחנו בחנו את השאלה של נטילת דגימות - - את מתכוונת לתהליך שהתקיים עד תחילת השנה? ב-200% ולא ב-100%.

לא שמעתי את המשפט האחרון. אמרתי שאכן בשנת 2020 לא הצלחנו לקדם את התהליך כמו שתכננו בגלל שהיינו רתומים לטיפול במגיפת הקורונה ולמענים המשפטיים שנדרשו לכך ולכן לא הגענו אבל כן נעשו דברים משמעותיים, שאשמח לספר לכם עליהם וגם לתאר לכם מה כן נשאר פתוח. את היית אתנו כשדיברה דוקטור זהר ממשרד הבריאות? כי היא בעצם סימנה שלושה נושאים שעדין נמצאים בטיפול. זה אותם נושאים שאת רצית להתייחס אליהם? אחד מהם, כן, הנושא של שמירת ערכות האונס. שמירה על הערכות את מסבירה את זה.

מה הנושאים שעדין בדיונים או שלא בדיונים? אז הדילמה עם ערכות האונס זה הרצון מצד אחד לכבד את הרצון של - - לא,

תסלחי לי, לפני שאנחנו נכנסים לפרטים על מה הדילמה, אני חושבת שכולנו כבר יודעים מה הדילמות. את אמרת שיש נושאים שעדין בהתדיינות אתם לא הגעתם לסיכום עליהם, ואני שאלתי אם הם מעבר לשלושת הנושאים שדיברה עליהם דוקטור זהר, ואת אמרתי לי שיש לך עוד נושאים שהיא לא דיברה עליהם. זה שלושת הנושאים?

אמרתי שאני מתייחסת לאחד משלושת הנושאים שעליהם דיברה זהר, שזה הנושא של שמירת ערכות אונס.

והשני זה היה עם משרד הרווחה יותר מאשר אתכם, עם משרד המשפטים, שהוא בעניין מרכזי ההגנה והמרכזים האקוטיים, והדבר השלישי הוא האם מקבלים בדיקות פורנזיות בבתי-חולים שאין בהם מרכזים אקוטיים, נכון? אלה הנושאים שבדילמה אתכם? לא, זה לא שאלה שלפתחנו. אתם רק בשאלה של אכסון הערכאות ושימורם. זה לא רק שאלה טכנית של שמירת ערכאות האונס אלא יש פה שאלות משפטיות ולכן זה נמצא אצלנו באיזה שלב נוטלים את הדגימה - - אוקי, מצוין. אני מנסה להבין את הגזרות. אני אומרת שזה בסדר, זה לא התרסה אלא שאלה כדי להבין איפה עומד כל נושא ועם מי הוא עדין במחלוקת. אז אני עכשיו מבינה שמשרד המשפטים מתעסק בשאלה הראשונה מול משרד הבריאות וזה בסדר גמור. אז את רוצה שאני ארחיב עליה, מה נעשה? בבקשה. אז אנחנו מנסים לאזן פה בין הרצון,

לאפשר לנפגע או לנפגעת העבירה לקבל טיפול רפואי ולהתקדם בתהליך של הטיפול בעצמם בקצב ובדרך שנכונה להם, ומצד שני בכל זאת כן לאפשר חקירה פלילית אם וכאשר הם יהיו מעוניינים בקיומה. אלה לפעמים דברים שנפגע עבירה מעוניין בהם רק בשלבים יותר מתקדמים, אם בכלל. אנחנו הגענו לקונסטרוקציה שעדין לא נקייה משאלות משפטיות אבל קונסטרוקציה שאמורה לתת מענה לשני ההיבטים האלה, שמדברת על הסכמה מדורגת. זאת אומרת שבשלב ראשון, השלב האקוטי שבו היא מגיעה לבית החולים, נפגעת העבירה תישאל אך ורק האם היא מוכנה לתת דגימה, ורק בשלב מאוחר יותר תתבקש הסכמתה להעברת הדגימה למשטרה. הקונסטרוקציה הזאת לא נקייה משאלות משפטיות. אחת השאלות המרכזיות זה הסמכות שיש לרופא ליטול את הדגימה, שנטילת הדגימה היא בתכלית בפלילית פלילית, כלומר לצורך חקירה פלילית. השאלה המשפטית השנייה היא חובת המשטרה לפתוח בחקירה, אם נודע לה על הדברים וזאת נגזרת של השאלה איפה תישמר הדגימה הזאת, האם בבתי החולים או שהדגימה תועבר למשטרה? זה מעורר שאלות של שרשרת מותג וכדומה. כמובן שכחלק מהתהליך רצינו לשמוע את עמדת מרכזי הסיוע, האם המבנה המדורג הזה שנתתי אותו על קצה המזלג כמובן ללא הפרטים האם הם חושבים שהוא יהיה אפקטיבי וייתן את המענה לדילמות האלה? יש לנו גם את השאלה המעשית של איפה יישמרו הדגימות, משכי זמן וכולי.

אנחנו מקווים שנוכל להמשיך עם התהליך הזה במהלך השנה ולהגיע לתוצאות טובות ולמסקנות בעניין. עכשיו בדיוק נאמר לנו שמפרסמים את הטיוטה בעוד חודש. את חושבת שאתם תגיעו להסכמות עד אז? אני בספק. סליחה? אני לא חושבת שבתוך חודש נוכל להגיע למסקנות בעניין הזה. טוב. תודה לך. אני שכחתי איך זה להיות בדיונים האלה כנראה. אני פשוט חושבת שאי אפשר למשוך את זה עוד יותר כי כפי שנאמר בתחילת הדיון הזה, אמנם כולנו יודעים שמשבר הקורונה שיבש את החיים של כולנו וגרם לנטל כבד על הרבה ממוסדות המדינה ומהמשרדים השונים ומהשירותים שצריך להגיש אותם לציבור אבל אנחנו גם יודעות בביטחה שנושא האלימות נגד נשים, על כל גווניה ועל כל צורותיה, עלה וקפץ מדרגה בצל הקורונה. בדיוק כמו שצריכים לטפל בבריאות שלנו בצל הקורונה וצריך לטפל בכלכלה וצריך לטפל בכל הנושאים האחרים, צריכים להמשיך לטפל בצרכים של הנשים ושל הילדים ושל כל נפגעי התקיפה המינית בצל הקורונה. זה אומר שלא מתקבל על הדעת ואפשר להגיד למה איחר בשנה האחרונה פרסום הנוהל אבל הקורונה לא מסבירה איחור של שבע שנים. בכלל לא. הקורונה הגיעה רק בשנה האחרונה, היא לא הגיעה לפני שבע שנים כך שברור שההתקדמות בנוהל הזה הפכה לסוג של שערורייה. אני חושבת שההבטחה שקיבלנו, שתוך חודש תפורסם הטיוטה כדי שיהיו עליה הערות היא התחייבות שלא נרצה לעשות בה הקלות באם היא לא תמולא. אני חושבת שהגיע הזמן לפרסם את הטיוטה הזאת. אני לא יודעת איך תפתרו את הדילמות שביניכם, אני לא יודעת איך תגיעו למסקנות צד אחד אומר לי תוך חודש נגיע, צד שני אומר לי שתוך חודש לא חושבים שנגיע. משרד המשפטים תפתרו את זה ביניכם. אני חושבת שהוועדה חיבת לקבל דיווח ממשרד הבריאות בשבוע שבין 15 ל-20

על ההתקדמות ומועד הפרסום והטיוטה שהולכת להתפרסם. אני בטוחה שגם לארגונים יהיה מה להגיד ולהעיר על הנוהל החדש. אני רק רוצה להזכיר למשרדים ש"מתבשל" בג"ץ בעניין הזה, ואם לא תהיה פה ועדה לתת תשובות, יהיה בג"ץ שצריך יהיה לתת לו תשובות. אני מאוד מקווה שבעוד חודש נתבשר שפורסם הנוהל החדש, נפתרו שלושת הדילמות והבעיות האלה או שהגעתם לאיזו פשרה מסוימת, שנוכל לחיות איתה אבל לא נוכל לחיות עם נוהל ישן נושן כזה. תודה לכולם. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 15:29.